אני מחדש את הדיון של ועדת הכספים. אנחנו נעבור עכשיו על השינויים בנוסח וגם נסביר אותם. אחר כך נתקדם להצבעה על ההסתייגויות ועל החוק עצמו. יש לכם את נוסח עליו עשינו את התיקונים שהתבקשנו בוועדה לעשות והם ממורקרים בצהוב. ישי, אתה רוצה לעבור על התיקונים?

התיקון הראשון הוא בעמוד 2 בהגדרה של בניין לשכירות מוסדית.